בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה והאלימות. היום 5 באוגוסט 2020. הזמן שלנו מוגבל ביום רביעי אנחנו חייבים לסיים ב-11:00.

ניגש לישירות לדיון עצמו. כמובן, אנו מגדירים את הדיון הזה כדיון משלים לדיון ראשון שעשינו עם משרד החינוך בנוכחות מר עבדאללה חטיב, שהציג תוכנית שמתייחסת לחלק מהחברה הערבית. לכן חשבנו שראוי להשלים את התמונה, ושנוכל לעקוב מה קורה בדיוק במגזר הדרוזי ובמגזר הבדואי הדרומי בנגב. מהבוקר אני חושב שאנחנו צריכים גם לייחד ישיבה ולהסתכל על מערכת החינוך בכללותה ומה קורה בחברה בכלל והאם יש משנה סדורה במשרד החינוך, איך מטפלים בנושא של אלימות ופשיעה במסגרת בתי הספר, ואיך מייצרים חברה סובלנית, חברה לא אלימה שרמת הפשיעה והאלימות הן ברמות הנמוכות ביותר, אבל את זה נשאיר להמשך. אני חושב שרואי גם שהוועדה הזאת, אמנם היא מיוחדת לחברה הערבית, תתייחס לחברה בכלל. גם מוסרית אי-אפשר לטפל בפשיעה ובאלימות בחלק מהחברה הישראלית בכלל, ולהשאיר את החלקים האחרים ללא תשומת לב. אני חושב שהוועדה הזאת מצליחה לשים את הדגש על הנושא של אלימות ופשיעה, כי היא מיוחדת לנושא הזה. עכשיו מתכנסת ועדת החינוך. היא מטפלת במספר רב של סוגיות, ונראה לי שהיא לא תספיק לגעת בנושא של אלימות בבתי הספר במשך שעה. לכן הדיון הזה מאוד חשוב. אני מברך את האורחים שלנו, האורחות שלנו ממשרד החינוך. כמובן, ניתן להם זמן מספיק, במה מתאימה כדי להציג את הרעיונות והיוזמות והתוכניות שיש להם. נשאל כמובן שאלות, אבל מה שמנחה אותנו בנושא הזה, לא רק לקיים דיון ענייני אלא גם להצליח לגעת בנקודת שצריך לשפר, וללמוד איך אפשר לעקוב אחרי יישום התוכנית בפועל, כי כמובן אנחנו לא מעוניינים בתוכניות על הנייר או בתוכניות שמיושמות באופן חלקי ולא מצליחות להשיג את יעדן. אנו כמובן נמצאים בתקופת משבר הקורונה, ויש היבטים שונים במשבר הזה, כלכלי ובריאותי וכו', אבל כבר למדנו לדעת שבחודשים האחרונים רמת האלימות בתוך המשפחה גאתה, וגם בחברה בכלל, במיוחד בחברה הערבית על רקע פעילות יתר של השוק האפור וכל התופעה של פשיעה כלכלית וארגונים שמתעסקים בנושא הזה. לכן אנחנו לקראת פתיחת שנת הלימודים, ואם המשבר הזה יימשך, ואת השלכותיו אנחנו יכולים לצפות שיתבטאו בצורה זו או אחרת במערכת החינוך בשלל נושאים, אבל אחד מהם, והחשוב מבחינתנו בוועדה הזאת זה האלימות הבית ספרית, וגם מחוץ לבתי הספר.

אני שוב מקדם בברכה את השתתפותם של כל הנציגים, גם ממשרד החינוך אך גם ממשרדים אחרים. ננסה בדיון הזה לתת במה לכולם, אבל כמובן שהדיון מיוחד לחינוך, לכן נתחיל עם משרד החינוך, ואחר כך גם ניתן הזדמנות לאורחים מהמשרד לביטחון הפנים לומר את דברם ומה מידת שיתוף הפעולה בין שני המשרדים בנושא. הגב' הילה סגל,

קודם כל אני רוצה להודות ליו"ר הוועדה. אני לא נמצאת כאן פעם ראשונה, ואני יודעת על הדיאלוג המתמשך שלכם עם משרד החינוך. יש לו ערך מאוד משמעותי. אנחנו לא באים כאן להציג, אלא באים להגיד גם מה נעשה וגם את האתגרים שאנחנו עומדים מולם. אני מודה על השיח הזה, הוא לא מובן מאליו. הוא שיח מתמשך. אני חושבת שמעולם לא הגענו לכנסת לדון בכזאת רזולוציה בהפרדה שאומרת: החברה הערבית- ויש בה חברות שונות, צרכים שונים, אפיונים שונים. אני רוצה להודות לך. אני מנהלת בשירות הפסיכולוגי הייעוצי אגף שנקרא אגף תוכניות סיוע ומניעה, ונמצאות אתי בחדר ובזום מנהלת היחידה לאקלים, צמצום אלימות,

ויחד אתנו בזום מפקחות בכירות, מובילות, שעוסקות בנושא הזה על בסיס יום-יומי גם בחברה הדרוזית-צ'רקסית וגם החברה הבדואית בדרום. התכוננו יותר משבועיים לדיון הזה, וזה אפשר לנו לעשות דיוק של הדברים. אני מקווה שכולן יצליחו לדבר. אומר שבהחלט רואים פה רצף. אמנם הדיון הקודם שהיה עם מר עבדאללה חטיב גם אנחנו השתתפנו בו - דיבר על בתי הספר בחברה הערבית בנפרד, אבל הדברים משפיעים אחד על השני. יש למידה בין הקבוצות, וזה מדרבן לעשות שינוי ולשאול שאלות - למה אנחנו מצליחים כאן יותר או כאן פחות. מהבחינה הזאת, זה מאוד חשוב. נשמח להציג לאדוני את התפיסה הכוללת של איך מטפלים באלימות. בתי הספר שלנו לא מנותקים מההקשר הרחב. בית ספר נמצא בתוך קהילה, נמצא בתוך חברה. הרבה פעמים יש לנו ציפייה או משאלה שבתוך בית ספר יקרה משהו שאנחנו המבוגרים לא מצליחים לעשות אותו בחוץ, ועדיין אנחנו דורשים מעצמנו, וזה יעד שאנחנו מציבות לעצמנו כל הזמן, שבתי הספר יהיו מקום של ביטחון ומוגנות, שכשילד מגיע לבית ספר, לפחות בתוך בית הספר תהיה לו חוויה של שייכות ושל ביטחון. נעבור בקצרה להצגה של ורד על מטרות העל, ואז נשמח לעבור לתיאור התוכנית בחברה הבדואית בדרום ולאחר מכן לחברה הדרוזית-צ'רקסית בצפון. בוקר טוב, תודה רבה על ההזמנה. אני ממונה על אקלים חינוכי מיטבי ומניעת אלימות בשפ"י. כשאנחנו מדברים על מטרות התוכנית החינוכית שלנו למניעת אלימות, אנחנו מדברים על מספר מטרות. המטרה הראשונית היא הגברת המוגנות וצמצום אירועי אלימות בקרב תלמידים במרחבים השונים. אנחנו מדברים על המרחבים הפיזיים והווירטואליים, בייחוד בתקופה האחרונה, בתקופת הקורונה. אנחנו מדברים על הגברת מוגנות, צוות ההוראה, על קידום אקלים חינוכי מיטבי ופיתוח הדרכה נפשית בקרב התלמידים. אנחנו עושים את זה גם דרך שיח רגשי, דרך כישורי חיים ועוד. חיזוק יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים והגברת הפנייה לעזרה של תלמידים למורים ובכלל לצוות החינוכי, וחיזוק היחסים בקרב התלמידים והגברת האחריות האישית והחברתית שלהם, שאת זה עושים דרך כישורי חיים אך לא רק. כשאנחנו מדברים על מדדי הצלחה, אנחנו מדברים על שני הצלחה

- על העלאת תחושת מוגנות התלמידים והפחתת המעורבות שלהם באירועי אלימות פיזית ו-ווירטואלית. כשתהיה הצגה של כל אחת מהחברות, נראה נתונים שמראים בדיוק הם נבדקים במיצב, בתי הספר נדרשים למדידה חיצונית, ויש שם נתונים, ואפשר לראות בדיוק את כל הקשיים, איפה הבעיות והאתגרים. לפני התוכנית הייתי שמח לסקירה על האלימות, ומה התוכנית שלכם למניעה. האם האלימות היא בין תלמיד למורה, בין תלמיד לתלמיד. עוד דקה אסיים את המעטפת של התוכנית, וניתן את רשות הדיבור למפקחות גם של חברה הבדואית. הנתונים של החברה הבדואית שונים מאלה של החברה הדרוזית. אתה תראה את הנתונים בהשוואה לממוצע הארצי. בתוכנית שלנו יש שלוש מדרגות: הראשונה, תוכנית לטיפול באלימות בכלל בתי הספר. נבנית תוכנית לכל בית ספר, תוכנית אקלים שמבוססת על נתוני מיצב שמועבר אחת לשלוש שנים ונתונים פנימיים שנבדקים על-ידי שאלונים וולונטריים שפ"י. זו המדרגה הראשונה בהובלת מנהלי בתי הספר והיועצות. המדרגה השנייה מדברת על ליווי בתי ספר והדרכת אח"מ אקלים חינוכי מיטבי. המדריכות שם יועצות

לבתי הספר ומלוות תהליך אקלים ארוך טווח של שלוש שנים. הן מגיעות אחת לשלושה שבועות לבתי הספר. בבתי ספר שהם במיקוד אקלים המדריכות מגיעות אחת לשבוע לתהליך עומק, ואנחנו רואים תוצאות גבוהות שבתי ספר שמלווים ושמים את המיקוד על תהליך אקלים, אנחנו רואים בנתוני המיצב שהם מצליחים להתקדם ולצאת מהמיקוד, כלומר רמת המוגנות שם גבוהה יותר. המדרגה השלישית זה ליווי אינטנסיבי בבתי ספר במיקוד אקלים, שזו המדרגה שדיברתי עליה בחלק הקודם. זו המעטפת הרחבה שאנו

במערכת החינוך. אשמח להעביר את זכות הדיבור לנג'וא וסנא, מפקחות על הייעוץ במחוז דרום

מדובר בלא מעט בתי ספר. אנחנו מחלקים את זה ליסודי, על יסודי וחינוך מיוחד. כלל בתי הספר בחברה הערבית מקבלים את השירותים שלנו בכל- - - בעבודת הייעוץ החינוכי ובמיוחד בטיפול באלימות וקידום אקלים מיטבי. סך הכול יש לנו 146 בתי ספר, בתוכם פועלים 161 יועצים. אנחנו נותנים מעטפת של ליווי אינטנסיבי ל-32 בתי ספר שמקבלים הדרכת אח"מ על בסיס הנתונים ועל בסיס תוצאות המיצב שהם מקבלים. בית ספר שנמצא במיקוד או יש בו אחוז גבוה של תופעת אלימות, אנחנו מצמידים לו מדריכה אינטנסיבית שמגיעה אחת לשבוע, שלושה שבועות, ונותנת את ההדרכה. חשוב לי להדגיש - זה לא שכלל בתי הספר מחויבים לעסוק בתוכנית. לפי חוזר מנכ"ל, 32 בתי הספר, אלה בתי ספר שבגלל הנתונים שלהם מקבלים ליווי תוספתי מיוחד. נכון. המיקוד הוא ב-32 בתי ספר. כאמור, כלל בתי הספר מקבלים גם את השירותים, ונדרשים כמובן לבנות תוכנית עבודה שנתית שעוסקת בנושא של קידום אקלים מיטבי. אפשר לראות בשלושת השקפים הבאים את תוצאות המיצב בשני פרמטרים: אחד מהם, שאנחנו שואלים הסקר הזה מתייחס לכיתות ד' עד י"ב.

שכששואלים את התלמידים על מעורבות באירועי אלימות בחודש האחרון. אם מסתכלים על תשע"ו, אפשר לראות שהמגזר הבדואי עבר את הממוצע הארצי. זה אומר ש-13% מהמשיבים ענו שהיו מעורבים באירועי אלימות בחודש האחרון לעומת הממוצע הארצי, שהוא 10%. על פני השנים אפשר לראות שתשע"ט התוצאות האחרונות שיש לנו זה דומה לממוצע הארצי. השקף הזה מתייחס לתלמידים ביסודי. אותו דבר לגבי הפרמטר השני. לפי שני הפרמטרים האלה אנחנו מגדירים גם את ההדרכה שלנו והליווי שלנו לקידום אקלים מיטבי בבתי הספר. אפשר גם פה לראות בין תשע"ו לתשע"ט מגמה של ירידה באחוז של היעדר תחושת מוגנות. זה אומר שאנחנו שואלים את התלמידים האם הוא מרגיש מוגן בתוך בית הספר. 18% מהתלמידים הצביעו על היעדר תחושת מוגנות, לעומת בתשע"ט. זה אומר שיש מגמת שיפור ניכר בקרב התלמידים ביסודי. השקף הזה היה על היסודי. הנושא של אלימות הוא יותר מורכב בחטיבות הביניים ובחטיבה העליונה, ואנחנו יכולים לראות את זה

על אותם שני פרמטרים שמשווים בין חטיבת ביניים ותיכון. אני אופטימית, כי המגמה היא של ירידה, אבל לצערי אנחנו מתקשים להגיע לממוצע הארצי. רואים שבתי ספר שמלווים בהדרכה אינטנסיבית מצליחים הרבה פעמים תוך כדי הליווי, שהוא לפחות שלוש שנים, מצליחים עם בניית תוכנית פעולה ועם בניית תוכנית ממוקדת בתוצאות של המיצב, להגיע למצב של יציאה מהמיקוד של האלימות. אותו דבר אנחנו רואים את הירידה בהיעדר תחושת מוגנות ומעורבות באירועי אלימות בחטיבת ביניים. אנחנו עוברים לחטיבה העליונה עם אותם שני פרמטרים. בשקף של חטיבת הביניים, כפי שמחקרים אומרים ומתריעים כל הזמן, הנושא של האלימות הרבה יותר שכיח בקרב מתבגרים, שזה גיל של חטיבת ביניים, בין ז' ל-ט'. אפשר לראות פה אחוזים נמוכים מחטיבת הביניים, אבל עדיין הם אחוזים גבוהים מהארצי.

אנחנו רואים על פני השנים, מ-14% ל-11%, ירידה במעורבות באירועי אלימות עם השנים. גם היעדר תחושת המוגנות היתה ירידה בתשובות התלמידים, היעדר תחושת מוגנות מבחינת האחוזים. נעבור לתוכנית הפעולה שאנחנו עושים בבתי הספר. אתם רואים מהלכים שאנחנו עושים בתוך בתי הספר. בכל בית ספר יש צוות אקלים. מה שאני מתארת עכשיו נדרש בכל בית ספר עם ליווי והדרכה או בלי הוא נדרש לעשות את הפעולות האלה. אנחנו מלווים אינטנסיבית את אותם בתי ספר שנמצאים במיקוד אלימות גבוה, והליווי של ההדרכה יותר אינטנסיבי, אבל תוכנית העבודה נבדקת על בסיס הנתונים שאנחנו רואים פה. מועברים שני שאלונים מכיתה ד' עד כיתה י"ב: אחד זה השאלון של אקלים חינוכי מיטבי, עושים דרך שפ"י. בתי הספר מקבלים תוצאות, משהו כמו 65 שאלות, שמתייחסות להיקף רחב של מצבים, או שהם עונים על המיצב. אנחנו בודקים את הנתונים האלה, ומבצעים מייד תוכנית על הנתונים. כמובן, מי שמוביל את בניית תוכנית האקלים הם צוות האקלים הבית ספרי. אנחנו לא מביאים מהמחוז תוכנית מוכנה ואומרים לבית הספר: תטמיעו, אלא אנחנו מתייחסים לנתונים הספציפיים והצרכים של אותו בית ספר. לכל מפקח - יש מפגשי מפקח ומנהליו, מה שנקרא מועצת מנהלים. כמובן, אנחנו המפקחות על הייעוץ. אני ועמיתתי סנא, שנמצאת פה אתנו, מגיעות למפגשים האלה ומנחות ומדריכות את המנהלים, איך הם שמים דגש על הפעולה של אקלים מיטבי בתוך בית הספר. הנחיית מפגש בבית הספר המפקחות לא מגיעות להנחות את הצוותים אלא המדריכות של האקלים מדריכות את היועצות בפועל בתוך בית הספר בשיטת המניפה: אנחנו עובדות מול המדריכות, הן עובדות מול יועצות בתוך בית הספר, והיועצת והרבה פעמים גם פסיכולוג בית הספר ומרצים מבחוץ - מנחים מפגשי צוות בית ספרי בתחום האקלים וכישורי חיים. אנחנו מאוד קושרים את הנושא של אקלים וכישורי חיים כנושא אחד, כי ברגע שאתה נותן לכל תלמיד מיומנויות וכישורי חיים להתמודד עם מצבי חיים שונים, רובם יכול גם מן הסתם להתמודד עם מצב אלימות שהוא נקלע אליו. פיתוח מקצועי של יועצים יש לנו 30 שעות בכל שנה שמתמקדות בנושא של אקלים וכישורי חיים. יש- - - למדריכות האח"מ לאורך השנה על-ידי שפ"י, מדריכות האח"מ מקבלות השתלמות דרך המטה. גם ורד וגם הילה ומטה שפ"י מלוות אותם לאורך שנת הלימודים, מלוות את כל התהליכים שהם עוברים דרך בתי הספר, בנוסף למפגשים עם הפיקוח המחוזי בתוך המחוז. הן מקבלות הדרכה משני גורמים: גם מהמחוז וגם משפ"י. נתקדם, כי יש רעש, וכבר קראנו את הפירוט. אנחנו פועלים בכמה ישובים ברמה בית ספרית. בנוסף להשתלמויות יש מפגשים ישוביים לפי תוכנית הערכים הבית ספרית, ושני מרכזים שמטפלים בתלמידים מאתגרים גם מבחינה התנהגותית וגם מבחינת מספר אירועי אלימות. חשוב לי להדגיש את ארבע התוכניות האלה, שמתקשרות ישירות לטיפול באלימות: תוכנית הד החיים שמיועדת לעבודה עם הורים לילדים בגיל הרך. היא בהובלה של מחוז דרום, מי שמרכזת את התוכנית היא עמיתתי סנא, עם כלל חטיבות הגיל הרך בתוך המגזר. ההורים נפגשים לאורך השנה ועוסקים בכל מיני תחומים, במיוחד במניעת אלימות. עמיתי לחיים ערך קדושת החיים - אנחנו שומעים בחדשות על כמה בעיות אלימות יש בתוך החברה הבדואית בדרום, אז לקחנו תוכנית, בנינו אותה, ערך קדושת החיים, כאשר היועצות מקדמות גם דרך בעלי חיים אבל גם באופן עצמאי את התלמידים בתוך בית הספר. תוכנית מוביל עתיד בטוח התוכניות שלנו סובבות סביב מצבי חיים, כישורי חיים וקדושת החיים. התוכנית האחרונה חינוך לחיי משפחה. אנחנו מלווים את התלמידים מבית הספר היסודי, חטיבת הביניים ותיכון כדי לעסוק בכל הערכים של חינוך וקידום ערכי המשפחה. אם נוכל

הילה ונג'וא, לקבל את הפירוט של התוכניות האלה, שנוכל גם לעקוב ולבדוק.

נעבור לחברי הכנסת, בבקשה.

אני חבר בוועדה הזאת. אף פעם לא הייתי בישיבת הוועדה.

כי אני חבר בחמש ועדות, והשיבוץ שלי פה, לא הבנתי אם זה סוג של חובה

סוג של חוש הומור, אבל כיוון שהנושא מאוד רציני, איני רוצה להתבדח עליו. מה עושים במצב הזה - יש חברי כנסת חדשים. אשתדל שמישהו ימלא את מקומי, כי מעולם לא הייתי פה, ואני מבקש שההתייצבות שלי פה היום לא תהווה תקדים מחייב... את זה צריך לפתור עם סיעת הליכוד. אני מביא את זה למשהו. ניסיתי להתנצל למה אני לא בא. שתיים, אשתדל לפתור את הסוגיה. אם לא אצליח, יש לי בקשה-שאלה: לא קיבלתי עד היום מהוועדה הזאת שום חומר של סיכום, ואני מציע שזה יהיה, כי אין טעם שאשאל עכשיו מה דובר עד עכשיו, מה החליטו וכו'. אז אם אפשר לקבל סוג של סיכום, גם אם הוא סיכום קצרצר. עמאל מנהל הוועדה יעביר לכל חברי הכנסת את כל הסיכומים של כל הישיבות, מאז שהתחלנו עד היום.

איני יודע לאיזה כיוון אתם הולכים, אבל ממה שאני מסתובב בשטח הייתי בשפרעם, היינו ביאנוח ג'ת, הייתי בזרזיר - אני נמצא בהרבה מקומות, לאו דווקא בעניין הזה. יש בעיה אחת שרוב האנשים, כולל ראשי הרשויות וכו', חושבים שהמשטרה לא פועלת ברשותם כפי שהיתה פועלת ברשות אחרת. כשמעלים את הנקודה הזאת, אומרים: כן, אבל ברשויות אחרות התושבים משתפים פעולה, ופה הם משתפים פעולה הפוך עם מי שעושה אלימות. אני חושב אני אומר זאת בזהירות שאחד הדברים העיקריים שיש לעשות, זה שהמדינה, המשטרה צריכה ללכת על הראש של משפחות הפשע. ממה שאני רואה, זה נעשה בציבור היהודי בשנים עברו, וזה הצליח, ופשוט עבר למקום אחר. ממה שאני רואה, זו הנקודה העיקרית. הם, מי שעובד אצלם, הצעירים, לכן זו עצתי כאורח לרגע. אשתדל לבוא יותר. נעביר לך את החומר, ונשמח שתשתתף ותתרום את תרומתך. נעבור לחבר הכנסת אבי

לצערי, אני בבידוד. אני רוצה לשאול שאלה. תיארו כאן בהתארגנות, המהלכים המרכזיים, מדובר על מדריכות, על יועצות - הכול בלשון נקבה, ואנחנו מבינים שבחברה הבדואית אולי בבית ספר עממי סביר להניח שמדריכות ויועצות יכולות להיות יותר אפקטיביות. אני חושב שכשמדובר בחטיבת ביניים, ובוודאי בחטיבה העליונה, אני תוהה אנחנו כל הזמן מדברים על מדריכות ויועצות או רק כי זו טעות כתיב במצגת? אחרת זה לא מתחבר למה שאני מכיר והיכולת של מדריכות, של נשים במקרה הזה, להתמודד בצורה הכי אפקטיבית עם אלימות, והאם נותנים את הדעת לנושא? לא הבנתי את הכוונה. גם אני לא. אומר בקצרה - בין היועצים החינוכיים יש גם יועצים חינוכיים גברים, בין המדריכים יש גם מדריכים גברים, אבל אני מתנגדת למשוואה- - אין הבדל בין גבר לאשה. חשוב שיהיה איש מקצוע שמכיר את הנושא, יכול לטפל ולתת תשובות. אם יש מורות ועושות, הן אלה שעושות את העבודה. בבקשה, נעבור למצגת.

אני מפקחת על הייעוץ בחברה הדרוזית-צ'רקסית מזה 12 שנה. אני עובדת שבני מחוזות במחוז צפון ובמחוז חיפה, כי החברה הדרוזית מחולקת בין שני מחוזות. אני עובדת עם מנהלת האגף, הגב' איה חיראדין, ואתחיל להציג.

ניתן לראות אותה. חשוב שתראו את הנתונים. נעזור לך ונדבר על השקף הראשון. נתחיל על מיפוי מוסדות החינוך בחברה הדרוזית-צ'רקסית. מדובר על בתי ספר יסודיים, 47 בתי ספר דרוזיים ושני בתי ספר צ'רקסיים, ועל-יסודיים - 38 בתי ספר דרוזיים,

מדובר על הצפון ועל חיפה. סך הכול יש 88 בתי ספר

רונות מופיעים כאדומים לפי ההסבר של הילה בגלל סיבה מסוימת או זה אלימות ישובית ספציפית בישוב אחד,

זה דינמיקה פנימית של בית ספר או ישוב או בחירת מנהל חדש, ואז כל הנושא של סטטוס קוו חברתי ורגשי ולימודי מתערער,

מזהים את הבעיה ואת המוקד, וגם נותנים את המאמץ גם שלי, גם של ההדרכה, גם של הפיקוח הכולל,

יש לנו נתונים שהם מעל הממוצע,

זה תומך במה שהסברתי לגבי הבעיות היותר נקודתיות בחברה הדרוזית-צ'רקסית. זה השקף של התלמידים בבתי ספר יסודיים. במעורבות באירוע אלימות אנחנו מתחת לממוצע, בתחושת מוגנות - היעדר תחושת מוגנות - בתשע"ט היינו מעל

בכל ההצגות, גם בהצגה שהציג מר עבדאללה חטיב, גם בהצגה של הגב' נג'וא וגם הגב' הג'ר,

אנחנו כל הזמן בודקים את עצמנו. לכאורה לפי נתוני המיצב יש ירידה קבועה, מתמשכת, יש מקומות עם קצת עלייה. אנחנו שואלים שאלות מאוד נוקבות. אנחנו לא נחים על זרי הדפנה, כי אנחנו

שכל אחד בישוב אחר, על רקע בעיה ספציפית של אותו בית ספר. כלומר אנחנו נעים בין נתון של 4 עד 6 בתי ספר בטווח אותן 3 שנים שהם אדומים. יש ישוב שמוגדר אדום?

הילה,

פשיעה ואלימות, וכלם רוצים לזכות בתואר של אקלים בית ספרי מיטבי ולקבל ציונים וכו'. האם יש לכם חלון שבו ההורים,

בדרך כלל רוב האלימות קורית

יש לכם פעילות בהפסקות?

ואני עושה הפסקות פעילות בהרבה בתי ספר, ואני רואה את הירידה של האלימות בתוך בתי

גם בהצגה של הגב' נג'וא וגם בזו של הגב' הג'ר, אין ספק שהתלמידים בחטיבה העליונה גם בממוצע הארצי וגם בכלל הנתונים שלהם גבוהים יותר ומדאיגים יותר. בכל הארץ או במגזר הדרוזי?

איפה אני כמפקחת על הייעוץ במשך המון שנים רואה

לתלמידים שכבר נמצאים בתהליך של בעיית אלימות. אם אני רוצה להפנות תלמיד שמעורב באירוע אלימות למסגרת טיפולית, אין לי בחברה הדרוזית.

איני יודע אם יש סכום דומה או האם התוכניות של החברה הדרוזית והבדואית מתוקצבות גם כראוי, או מסתמכים על מה שיש ועל עבודה שוטפת של היועצים החינוכיים וכו'? האם יש משהו מובנה בתקציב של משרד החינוך

משם לבקש תקציב תוספתי. ביקשנו משם תקציב תוספתי לכל החברות. בינתיים לא התקבל, לפי הידוע לי.

נשענים על תקציב המשרד. נעבור למשרד לביטחון הפנים, אפרת, בבקשה.

כמובן נמשיך לעבוד בשיתוף פעולה, אבל האחריות הישירה יוצאת מאתנו, והמשמעות היא שכל הפעילות של מדריכי המוגנות או ההיבטים שנאמרו על-ידי חלק מהנוכחים

התייחסות במשפט דיברת על שיתוף פעולה עם משרד החינוך. האם יש משהו ספציפי בקשר לבתי הספר? אני יודע שהמשטרה עשתה גם הדרכות וכו'. נכון. יש תוכניות מניעה של

למרות כל הנתונים, שאומר באופן זהיר מעודדים התמונה מדאיגה. להזכירכם, רק לפני יומיים היה אירוע ירי חמור בעוספייה. רק לפני חודש היה ב- - - רצח. אם מדברים על המגזר הדרוזי ספציפית, כן יש מגמה חיובית

הישוב עצמו יחד עם ההתאמה הישובית הספציפית כמובן למה שקורה בישוב. נשלב את הרשויות המקומיות והקב"טים בתוך הישובים בנושא. בבקשה, נחזור למר ספאדי.

אני רוצה להתייחס לשתי נקודות. אני מהרשות למאבק באלימות,

זה תפקיד מאוד משמעותי, ואנו חייבים להוביל שבכל בית ספר יהיה מדריך מוגנות שיתעסק בדבר הזה בצורה המרכזית. כמה מדריכים יש לנו היום? ברוב חטיבות הביניים אין לי מספר מדויק כרגע, אבל

שמטרתם היא להיות אמונים על כל המניעה וההסברה לכלל החברות ולכלל בני הנוער. החברה הערבית בכללותה מעבירים, מעבר להרצאות שמועברות להם גם בשפה הערבית - מצגות בשפה הערבית, יש גם לנו תוכניות ארוכות טווח, שנעשות הרבה, אם זה לחברה הבדואית ברהט, לבני נוער, לבנות

ואלפי תלמידים כך נודע לנו אתמול אלפי תלמידים נושרים יפתחו את שנת הלימודים ברחוב. משרד החינוך הודיע גם שאין תקציב לכיתות אתגר ואומץ ותקציבים למניעת

מועדוניות, מתנ"סים,

דברים שדוברו בהרחבה בדיון הקודם לא רק בחינוך הפורמלי אלא גם מחוצה לו. במצב ברור שבו אין לנוער מקום לבלות, הדרך לשוטטות ברחובות, לאלימות ולפשיעה - הדרך קצרה. במגזר הבדואי בפרט חייבת להינתן תשומת לב להשקעה הוליסטית. אין שם תשתיות מתאימות לחינוך ולתרבות מדובר בתשתיות בסיסיות כמו כבישים ומדרכות. אין דרכי הגעה לחינוך הפורמלי, וגם החינוך הבלתי-פורמלי לוקה בחסר. במיוחד מדברים על הכפרים הלא מוכרים. בפרלמנט הנוער שהמועצה מקיימת מדי שנה משתתפים עשרות בני נוער מכל הארץ, בין היתר גם מרהט, ויחד הם דנים בסוגיות שונות שבמרכז החיים שלהם. בני הנוער הבדואים העלו באופן בולט את סוגיית התשתיות כמקור למגוון בעיות שהם מתמודדים אתן ביום-יום. תשתיות זה חלק מחינוך, והיעדר תשתיות קשור ישירות לשוטטות,

לפשיעה ולתאונות דרכים. אני קוראת לוועדה הנכבדה ולכל השותפים בתוכנית היום לוודא שאכן תיתן מענה הוליסטי מלא ושאכן תצא לפועל ולא תבוטל חלילה. תודה.

בוקר טוב. אתייחס בקצרה. אני מתחברת גם לדבריה של מיטל, האחרונים, לגבי הנשירה מבתי הספר בחברה הערבית. אני חושב שזה צעד מבורך שיש התוכנית של משרד החינוך, אבל יש לי כמה שאלות. כיוון שהחלוקה למגזרים לא נגזרת גם מהחלוקה לתקציבים, כי אם כן, אנחנו יודעים שהתקציב שמוגדר לחברה הדרוזית הוא כמעט לא מספיק לבצע תוכניות בשטח, ואם כן, מה התקציב המוקצה לתוכנית? אשמח לדעת מה התקציב שמשרד החינוך מקצה, ואם התוכנית מתייחסת ל-150 בתי הספר שאובחנו על-ידי מר עבדאללה חטיב בלפני כחודש בוועדה, האם יש ראייה הוליסטית של כל המשרדים? אנחנו יודעים שיש פער בשירותי שפ"י בחברה הערבית, ואתם יכולים לפנות גם לשירותי שפ"י ולשאול לגבי הקצאת תקנים של שירותי שפ"י בחברה הערבית. ידוע לכולנו שהתלמידים שמוגדרים כנוער בסיכון יותר נמצאים במערכת בבתי ספר טכנולוגיים כמו עתיד,

וכל הרשתות האלה, כולם לומדים לפי תוכנית הלימוד של משרד החינוך, אך הם שייכים למשרד העבודה והרווחה. כאן נשאלת השאלה מהם בתי הספר שמוגדרים לנוער הסיכון? שמענו שהם לא, אז מי מטפל בהם? כי אנו יודעים שמקור הבעיה הוא בתי הספר שיש בהם נוער בסיכון. נקודה נוספת שיש לשים לב אליה הפרטת השירותים החברתיים החינוכיים, כלומר כשמשרד החינוך עכשיו מוציא תוכנית, הוא יוציא אותה לפועל דרך מכרזים? ואם כן, איך תתבצע הבקרה על התוכניות? עוד נקודה שחווינו אותה בשטח במסגרת מיזם קהילות בטוחות הצענו תוכנית חינוך ללא אלימות. אנחנו יודעים שהצוות החינוכי הוא מעגל מאוד משמעותית בעיצוב חיי בני נוער, ויכולים למנוע מצעירים להיכנס למעגל האלימות, אבל כדי לעשות זאת יש צורך לתגבר ולתת כלים למורים. עולא, אני מכיר אותך. את חייבת לשלוח לנו נייר עמדה בנושאים האלה, ותעלי את השאלות האלה, שנוכל לעקוב. תודה. יש לנו שמונה דקות.

התייחסות קצרה מהחברים וממשרד החינוך, שנוכל לעשות סיכום. בבקשה. כמה משפטים. אין לנו יכולת להפריד בין האלימות בתוך הישוב לאלימות בתוך בית הספר. הכול קשור אחד בשני. זה אחד הדברים שמשרד החינוך צריך לחבר בין האלימות בתוך הישוב לאלימות בתוך בתי הספר, כי אחד קשור בשני. שתיים, מהדיון מתברר שיש מחסור אדיר בתקציבים, ואין תקציבים ייעודיים. בדרך כלל עושים תוכניות חומש, עושים תוכניות למגזר הדרוזי, עושים תוכניות למגזר הערבי, אך לא ממקדים את הכסף היכן שיש מחסור. נקודה של אלימות ונקודה של אלימות בבתי ספר והנושא של תקציבים צריך לבוא לידי ביטוי בנושא הזה. שלישית, רצף טיפולי. לא ייתכן שילד אלים ואלים מאוד, שיכול להגיע לתיקים פליליים, לא יהיה לו רצף טיפולי. אחרי זה מסגרות טיפול שונות שימשיכו. אני מציע את זה גם למשרד החינוך במגזר הדרוזי ואני מכיר אותו היטב, אני חי אותו - אין שיתוף הפעולה בין בתי ספר לחינוך הפורמלי לחינוך הבלתי פורמלי. נכון, הפרידו לנו היום את זה. משרד החינוך הוציא את כל תנועות הנוער. צריך לעשות את הרצף של החינוך הבלתי פורמלי עם החינוך הפורמלי. נשמח לקבל את הנקודות שלך שיהיו חלק מהסיכום. בבקשה.

רוצה להתייחס לסוגיה הטיפול בסוגיית האלימות בקרב תלמידים בתוך בתי הספר, ודווקא היום עם כל ההפגנות ועם כל מה שקרה בתוך ועדת החינוך, וחוסר הוודאות לגבי פתיחת שנת הלימודים והתוכניות שקיבלו כבר הודעות הפסקתן ממשרד החינוך כמו תוכנית הילה, תכנית קרב, תוכנית סל תרבות. זו נקודת האור היחידה לתלמידים שיכולים לשחרר דרכה את הכעס שיש בתוכם. איך אפשר לבטל דברים כאלה, ואחר כך לבוא ולדבר איך אנחנו יכולים- - - איך נוכל לתקצב את כל השרים וכל סגני השרים וכל המשרדים החדשים? תודה. בבקשה.

היושב-ראש, עד עכשיו לא דיברתי. זו פעם ראשונה שאני משתתף בוועדה החשובה הזו, ללא ספק חשובה. כפי שציינו, חזרתי מהפגנה בחוץ של תוכנית קרב. אני מבין את המשמעות. תוספת כוח וצמצום פערים והגדלה ובסיוע בחינוך בתוכניות החברתיות הללו במוסדות החינוך הן בסופו של יום החלק המסייע הנכון ביותר שמשרד החינוך ומשרד האוצר צריכים להבין את החשיבות שלה. שמעתי על התוכנית ברב קשב, תוכנית מקצועית ומוסדרת. שאני חושבת שהיושב-ראש מקיים עליה דיון - היא חשובה ולא רק לחברה הבדואית, הדרוזית והצ'רקסית אלא כללית, כרעיונית בחברה. אני חושב שהעבודה של הוועדה הזו כמי שרוצה בסופו של יום לתת, ואני חושב שחברי הכנסת מהמגזר, שאני מכיר אותם מהמליאה ובדיונים - אנשים רציניים שמסייעים לשלטון ולמינהל כדי שהחברה שלהם תהיה משולבת ונכונה ומתקדמת, שאו ברכה. אני רואה ברכה להשתתף בדיונים האלה ולהיות שותף בכל תוכנית שתגיע לכאן.

הציגו פה את הנתון של תשע"ו

ובתשע"ט יש עלייה. לא שמענו שום הסבר לעלייה ברמת האלימות, והאם עושים עם זה משהו ואיך נראית תש"ף בהקשר הזה. אדוני היושב-ראש, אמרת משפט שלא הבנתי אותו עד הסוף: אנו מכירים את עצמנו במגזר הערבי, יש מגמה של טיוח נתונים וכיוצא בזה. זה משפט חמור, ואם תוכל להסביר, ממה הוא נובע. שלישית, וזה מתחבר לדברים שאמר חמד עמאר ידידי הסיפור של תנועות הנוער, החינוך העל-פורמלי במגזר הערבי, הדרוזי, הצ'רקסי ובמגזר בכלל הישראלי עבר ממשרד החינוך למשרד של אלקין, להשכלה גבוהה, לחינוך העל-פורמלי, ובין שלושת המשרדים האלה החינוך, השכלה גבוהה והאוצר התקציב נעצר. הכסף שם, אם יורד, בטפטוף. כשמדובר על זה כדבר שמסייע מאוד להתמודד עם נושא האלימות בבתי הספר, אני לא מבין איך זה לא נפתר. אני ממליץ לך כיושב-ראש ועדה להוציא מכתב בהול לראש הממשלה, לשר האוצר, לשני השרים, חינוך ואלקין, לדרוש שם לפתור את הסוגיה לאלתר ולא לחכות לנושא תקציבים. אני יודע שהכסף קיים, הוא פשוט תקוע אצל החשב הכללי.

אני מקבל את זה, וגם אתה מכיר את החברה הערבית לא רק אני. אנחנו חייבים לסיים, חברים. משפט סיכום עמאל, מנהל הוועדה, הוא מנהל חרוץ, לא מפספס אף נקודה. נסכם את זה בכתב, נשלח לחברי הכנסת. נשמח לקבל את ההערות שלכם. משפט אחד - בסיכום של הוועדה, נעלה בכתב את הנקודות. אם אוכל לבקש להבא נתנו תשומת לב בעיקר לחברה הדרוזית. אם תהיה אפשרות לקיים דיונים נפרדים, שבהם תינתן תשומת לב ייחודית בכל פעם לצרכים הייחודיים, נודה. נשמח. תודה רבה, הישיבה נעולה. נשלח את הסיכום, ונשמח לקבל הערות.